שבוע טוב וצוהריים טובים,

בנושא: הצעת חוק צוותי התערבות במשבר, התשפ"ג 2022, פ/5/25, של חבר הכנסת שמחה רוטמן, ויזמה ומקדמת סגנית שר האוצר חברת הכנסת מיכל וולדיגר. זה דיון הכנה לקריאה ראשונה, הינה היא

עם זאת, באמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות,

יש התייחסות לכל הנושא של הצורך בצמצום האשפוזים הכפויים בכל התהליך הכפוי, ולכן

אבל יחד עם המטרה של צמצום האשפוזים הכפויים.

ההערה של האשפוזים הכפויים באה מאיתנו, כי אנחנו סבורים שהמטרה, וזאת גם הסיבה שנכנסנו גם לצוותי משבר ולכל הדברים האלה הייתה בין השאר כדי לצמצם את האשפוזים הכפויים. את הצורך

מי רצה להוסיף כאן? אני מאיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים. רצינו להתייחס לעניין של מינוי השר, ולהבין רגע אם יש איזושהי סיבה שלא מגדירים מי השר שממונה על זה.

צריך להיות שר הבריאות או שר הרווחה. האם יש סיבה שזה לא מוגדר? לכן ניתנה אופציה

לכן אני חושב שכשאנחנו מדברים פה על משהו מקצועי, חצי פסיכיאטר שיעמוד אחרי הקו,

להכשרה השנתית שהוא צריך לעבור,

להתעדכן גם כאן במערכות. אפשר לכתוב שההכשרה הראשונית לא תפחת מ-180 שעות, להגיד אחת לשנה 180 שעות זה קצת

זה יכול להיות מישהו שמוכשר ויש לו מודל של כונן, יש הרבה מאוד מודלים של שיטות הכשרה ושיטות טיפול. אני חושב שאנחנו בשלב מוקדם מדיי כדי לקבוע עכשיו

אנחנו צריכים לשבת על זה מבחינה מקצועית

חז"ל אומרים: ספק פיקוח נפש זה כפיקוח נפש.

בוודאי שזה צריך להיות מיקוד במובן התכליתי של העניין. זה לא מטרת החוק, אבל זה מבחן אמיתי שאם

כרגע הסעיף נשאר בנוסח שהוא, ואנחנו נבחן את זה להמשך. לגבי המוקד והרישום, אנחנו משאירים כרגע את המונח רישום, אבל דיברנו על זה שצריך יהיה להרחיב את זה לאיזשהו תיעוד רחב יותר שיגרור

בנוסח הקודם המשטרה הייתה אחד מהגורמים שהיא יכולה לפנות.

ולאור זה שזה יצא צריך לתת את הדעת על איך כן. אמרנו "לרבות כל ארגון או מוקד", הכוונה אל המשטרה

מהערות שקיבלתי ממשרד הבריאות הבנתי שצריך לדייק את זה: בעל מומחיות ב, אז אם יש למישהו את המונח המתאים מהי אותה מומחיות. אותו דבר לגבי עבודה

יש כמה מקומות שרשום "הצוות" ולמעשה זה המוקד. פה אני חושבת שצריך להיות "המוקד", נתקן את זה בהתאם. צריך לעבור על הכול ולראות שזה - - - קוהרנטי, כן.

מאחריותו או מסמכותו של כל גוף אחר לפי כל דין. דיווח לוועדה 10. בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד ליום י"ב בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2026), ידווח השר לוועדה, אחת לשלושה חודשים, על יישום הוראות חוק זה, ובכלל זה על מספר צוותי ההתערבות במשבר שהוקמו, הכשרתם והפעלתם ועל ההיערכות להקמתם של צוותים נוספים והכשרתם וכן על הקמת המוקד והפעלתו, לאחר המועד האמור ידווח השר לוועדה,

על יישום הוראות חוק זה. תחילה, אנחנו נקבע בהמשך. 11. תחילתו של חוק זה ____ חודשים." למה לא כל שישה חודשים? נקבע כרגע שישה, אבל - - - אני רוצה להעיר עוד הערה אחת אם אפשר. כן, ממש בתמצות. לא ידעתי איפה לא הכניס את ההערה, כותרת שתהיה עלות השירות. אנחנו רוצים שיהיה כתוב שכל שירות על פי חוק זה, לרבות העברה למקום לקבלת טיפול, לא יהיה כרוך בתשלום של המתמודד או המשפחה. כרגע כשלא כתוב אז אין סמכות לגבות פה. כרגע לא כתוב, כי אנחנו מדברים על - - - ציבורי. כן, אבל גם מד"א זה באיזשהו מקום ציבורי. זה קבוע בחוק ויש החזרים לפי נהלים מסוימים,

קודם כול, בסעיף 10 כתוב תשפ"ב, הכוונה תשפ"ו מן הסתם. דבר שני, השאלה אם נכון לתת תאריך שהוא תאריך או כך וכך שנים לאחר תחולת החוק, כי אנחנו לא יודעים מתי יעבור החוק. ברור שבשנייה ושלישית נתקן את זה. תלוי לפי ההתקדמות. סליחה, יש לנו גם הערה.

משרד הבריאות?

אנחנו מבקשים שיהיה כתוב אחת לשישה חודשים בהתחלה.

בסעיף 10. בסעיף הדיווח.

שישה חודשים. בסדר. וגם שהדיווח לאחר מכן יהיה רק בשנים הראשונות. לאחר מכן אפשר בהתאם - - - ברור. אחת לשנה - - - בדרך כלל עד סביבות ארבע-חמש שנים. הוועדה תמיד יכולה לבקש דיווח. ברגע שנגיע לקריאה שנייה ושלישית נדע על תקציב, נדע על לו"ז ולתחם את זה, מ-2028 לא צריך דיווח לוועדה. כן, תמר צ'ין, משרד האוצר. חשוב לי גם להתייחס לסעיף התקציב שאומר שהתקציב יהיה מתוך חוק התקציב. הוא עבר כבר וכרגע אין בו, ולכן אנחנו גם מציעים בתיאום שאחרי ישיבת הוועדה זה יחזור לוועדת שרים כדי שיחזור לדיון על המקור. זאת המטרה. התייחסות אחרונה, בבקשה. בסעיף 10 בהתייחסות האחרונה לחוק להוסיף: כולל נתונים אמפיריים שדווחו לממ"מ, כדי שבאמת חברי כנסת יוכלו לעשות, לעקוב ולשנות. הממ"מ יודע לקבל דיווח שלו. אבל שיהיה נתונים אמפיריים, מה הבעיה? שתהיה שקיפות לציבור. מה זה נתונים אמפיריים? נתונים אמפיריים על כל מה שדיברנו. מחקר הערכה שבודק את היעילות של ההתערבות. משטרת ישראל. אני רק רוצה לסיים את העניין של הדיווח למשטרה. העמדה שלנו היא שבכל אירוע שיש בו חשש או חשד לעבירה פלילית כן לדווח למשטרה. אני הצעתי פה איזושהי קונסטלציה שתצמצם את האפשרות שיגיע כל צוות סיור לכל אירוע כזה. ככל שלא תקבלו את זה,

צריך לדווח למשטרה בכל עבר פלילי. אני מבקש שתדברו ביניכם אחר כך. התייחסות אחרונה, ד"ר מרים פינק לביא, מנהלת בריאות הנפש מחוזית ירושלים, קופת חולים לאומית,

שלום לכולם, נושא מאוד חשוב. מצטרפת לאליקו ולד"ר רסקין שהמצב בקופות היום הוא שאנחנו לא מצליחים להביא פסיכיאטרים לילדים בפריפריה. לדעתי, אם יכניסו תקינה ייעודית כמו שעשו בבתי חולים בהקמת מרכזי התערבות במשבר, שהקופות יקבלו תקינה נוספת כדי להקים תקינה לפסיכיאטרים ילדים מתמחים, מסלולי התמחות בקופות, יאפשרו לנו להחזיק מתמחים גם על בסיס תורנויות וכוננויות כדי שיוכלו לתת ייעוצים לצוותי המשבר, כי כרגע היכולת שלנו להביא פסיכיאטרים לילדים ובפריפריה בכלל היא מאוד מאוד נמוכה, אז אני מבקשת שזה יתוקצב יחד עם החוק. בהחלט זאת נקודה נכונה כמו שאמרו.

זה צריך להיות מעבר לסעד ולסל של הקופה באותו מקום בהתאם לחוק. גם היכולת של קופות במקומות קטנים, שיש שלוש קופות על יישוב מסוים, לדוגמה בשומרון, ושלוש הקופות יצטרכו להקים צוותי משבר, כמובן שנצטרך לעשות את זה יחד.

אינו דומה סעיף וייעוד של צוות של מחוז ירושלים ליהודה ושומרון ולא לדרום ולא לאילת, כמו שיש קריטריונים נכונים. חברת הכנסת קטי שטרית, תודה שהצטרפת. אני חושב שאנחנו עושים כאן היום היסטוריה בהצבעה על החוק להכנתו לקריאה ראשונה שהכנו. סגנית השר מיכל מרים וולדיגר, אני מאוד מודה לך. אני מודה לכם. אני חושב שמדובר בהיסטוריה אמיתית, שנים את מחכה לדבר הזה. זאת נקודה חשובה. אני נרגש. אני חושב שמהחודשים הקצרים שאני נמצא כאן כיושב-ראש הוועדה אני נתקל בנקודות הללו פעם אחר פעם. כפי שאמרתי, אני מקבל טלפונים ולכן מדובר במשהו חשוב. האם אתם רוצים לומר משהו לפני סיכום? כן, אני אגיד ממש בקצרה. אני רוצה להודות לכל מי שנמצא פה וכמובן ליושב-ראש. זה חלום של שנים שאנחנו כבר מדברים על זה, מדסקסים על זה לצערי הרב בדם, באמת בדם, יזע ודמעות. כמובן שהתוצאה הסופית בסוף לא תיראה בדיוק אחד לאחד, אבל התחלנו ואנחנו נמשיך את התהליך בהסכמה רחבה. בניגוד אולי לוועדות אחרות פה תהיה הסכמה רחבה לכולם, כדי למנוע את האסונות הבאים וכדי להוריד את ההסלמה של כל משבר שהיום הוא מתגלגל והולך ישר לצד הפלילי ונגמר באסון, בין אם זה אסון בנפש ובין אם זה אסון בכך שכל התהליך מגיע לבתי משפט ופשוט גומר את האדם ואת משפחתו. אני גם מתרגשת ממש עד כדי דמעות להגיד תודה רבה ליושב-ראש שיחד איתי לא הרים ידיים, ואמר: אנחנו נילחם ונמשיך עד שזה יקרה. תודה רבה לכל מי שאני מכירה, וכמובן לקטי חברתי שגם אצלה תחום בריאות הנפש רשום במעלה ראשונה.

אני מזמינה את כל המקטרגים למיניהם שאומרים: אתם לא עושים כלום חוץ מהרפורמה המשפטית. זאת הוכחה מצוינת שלא רק שעושים, עושים היסטוריה. יאמר לזכותה של חברת הכנסת סגנית השר מיכל וולדיגר שאני יודעת שכשהיא לוקחת משימה מסוימת אף אחד לא עומד בדרכה, אף אחד בלי יוצא מן הכלל. אלה השיחות שהיא תופסת איתי בשעה 04:00-03:00 לפנות בוקר במליאה, שהרי כבר אין לך עוזרים, אין לך עם מי לדבר, אז יש רק את חברי הכנסת. היא יושבת וממוקדת מטרה.

אני רוצה להודות ליועצת המשפטית, עורכת הדין ענת מימון. רגע, אבל אנחנו רוצים להחמיא לך.

איזו ועדה מנוהלת בצורה כל כך, אולי צריך לקחת אותך לוועדת חוקה ואת רוטמן להביא לפה, והרפורמה הזאת עוברת הכי מהר בעולם. תודה רבה. לגבי היועצת המשפטית, המשמעות היא שכשאמרנו לה: קבענו יעד, אנחנו רוצים להכין את זה ולהעביר את זה בקריאה ראשונה, היא אומרת: אבל זה לא מוכן, היא ישבה שעות ולילות בשביל שנביא את המוצר, אפילו הראשוני הזה, לכאן לוועדה, ואנחנו מודים לך על כך. כמובן בסיוע של המשרדים.

אנחנו נמשיך לעמוד בשיתוף פעולה. חברי הכנסת, אנחנו רוצים להצביע על הצעת חוק צוותי התערבות במשבר, התשפ"ג 2022, פ/5/25. מי בעד? אני לא יכולה להצביע. מי נגד?

אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק צוותי התערבות במשבר, התשפ"ג 2022, פ/5/25, של חבר הכנסת שמחה רוטמן, שיזמה סגנית השר מיכל מרים וולדיגר, עבר להכנתו לקריאה ראשונה ואושר בוועדה. תודה רבה. אני מכניס כאן בקשה, רוויזיית יושב-ראש במידת הצורך. אנחנו נעדכן על המשך הדיון. תודה רבה. ישיבה זאת נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:07.